טוב, חברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. בבקשת דיון חדש של חבר הכנסת בועז טופורובסקי על בקשתו של צביקה האוזר להקדים את הדיון בהצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון, התפזרות בשל אי-קבלת חוק תקציב), שהסמיך את יוראי להב הרצנו להציג את הרוויזיות,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הגשנו רוויזיה כי לא ברורה לנו הצעת החוק הזאת כלל ועיקר. אנחנו לא מבינים מה תכליתה, מה ישתנה בעוד חודשיים שלא קיים היום. ההצעה הזאת נועדה לקנות עוד זמן מריבות בין פוליטיקאי כזה לפוליטיקאי אחר, במקרה הזה, בין ראש הממשלה האמיתי לראש הממשלה הרזרבי. ובזמן הזה אזרחי ישראל זקוקים לתקציב מדינה עכשיו, לא עוד חודשיים, ולא לפני חודשיים. כל חברי הכנסת ויושבים פה איתי חברי כנסת שמקפידים לפקוד את ועדת החינוך של הכנסת, והם שומעים שם יום אחרי יום מה נזקי היעדר התקציב למדינת ישראל. תוכנית הילה סוגרת את שעריה. תוכנית שלבים, תוכנית קרב, תנועות וארגוני הנוער אין להם תקציבים והם סוגרים שבטים אחר שבטים באזורים הכי מוחלשים של ישראל. נוער בסיכון, נוער עם צריכים, ילדים עם צריכים מיוחדים, הכול בישראל תקוע, כי אין לישראל תקציב. אז ההצעה הזאת נועדה לבוא ולהגיד: עוד חודשיים גם לא יהיה תקציב. זה פשוט לא ברור לנו. תביאו תקציב לשנה,

תלת-שנתי,

העיקר שתאשרו תקציב כמה שיותר מהר. הרעיון הזה של: נדחה את זה בעוד 60,

100 ימים ובמהלך ה-100 האלה לא יקרה משהו שלא קרה ב-100 ימים הנוכחיים. לא ברור לנו. מדובר בהצעת החוק שתביא לפגיעה משמעותית באזרחי ישראל, במיוחד באלו שסמוכים על שולחנה של

- - - הוא אמר שהוא לא מבין. אז הכול - - - עוזי, יכול להיות שאני לא מבין. יכול להיות שתסבירו לי.

אני אומר - - שאתה אמרת, יוראי. תקשיב, עוזי, אני יושב בוועדת החינוך - - - הוא יסביר לכם.

שיושב פה יושב-ראש הוועדה, אנחנו נמצאים במצב שבו, בגלל שאין תקציב מדינה, כל תוכניות החינוך הכי משמעותיות שפועלות בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, שאמורות לשרת נוער בסיכון, ילדים עם צרכים מיוחדים, הכול נסגר. אנשים הכי חלשים, האוכלוסיות הכי מוחלשות,

נפגעים.

שהקואליציה מבקשת מהכנסת להצביע הוא עוד דחייה של 100 ימים לכך שלא יהיה תקציב. איך אנחנו אמורים לפתוח את שנת הלימודים כשחוט השדרה החינוכי של מדינת ישראל מבוטל? אז מה האמירה הזאת? אני לא מצליח להבין מה ההיגיון. מה לא קרה ב-100 הימים האחרונים שכן יקרה ב-100 הימים הקרובים, חוץ ממריבות - - תודה. - -בין פוליטיקאים, בינם לבין עצמם. אנחנו, כמו שאמרתי, לא מבינים כלל ועיקר את ההצעה הזאת שנועדה,

לעסוק בפוליטיקה צינית על חשבונם של אזרחי ישראל. ואנחנו מתנגדים לכך. ולכן הגשנו גם רוויזיה. תודה רבה לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו. מה גם שטכנית אי אפשר לדחות את זה.

אני חושב דווקא שחברי הכנסת של יש עתיד מבינים היטב. הם מבינים שהאפשרות היחידה להעברת תקציב הרי כולם יודעים שאי-אפשר להעביר תקציב בשבועיים. טכנית אי-אפשר. מכיוון חברי יש עתיד היו חברים בממשלה והם יודעים שלצורך העברת צריך גם את אישור הממשלה, גם את אישורה של הכנסת, גם את אישורם של ועדות הכנסת השונות, מכיוון שחוק התקציב והחוק ההסדרים מתפצלים לוועדות השונות של הכנסת, אין אפשרות טכנית שבפחות משבוע וחצי להעביר תקציב, לא חד-שנתי, לא דו-שנתי, לא לחודש, לא לחודשיים ולא לחגים.

מה יקרה - - - ועל כן, כל מהותה של הצעת החוק, שעליה החליטה ועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעה של צביקה האוזר, כי כל מה שאומר התיקון של צביקה האוזר הוא שבמקום שביום ה-25 בחודש יוכרז על בחירות במדינת ישראל, דבר שהוא האחרון שצריך בעת הזאת, על דעת כל הבית הזה, למעט כנראה מפלגה אחת שמאוד מאוד רוצה לבחירות כדי לשפר את מצבה הפוליטי. אבל זה בטח לא טוב לאזרחי ישראל, שנמצאים היום תחת משבר גדול,

כלכלי, ואנחנו בטח לא צריכים עכשיו גם משבר פוליטי נוסף. לכן נראה לי שהדבר הכי פחות אחראי הוא לדחות את ההצעה הזאת, לא לאשר אותה, ושכך אנחנו נגיע ב-25 לחודש לבחירות, לא כי אין תקציב או יש תקציב. כי אין אפשרות טכנית להעביר תקציב, וממילא גם אם צריך לדחות את העברת התקציב בעוד שבוע,

חודש או שלושה חודשים, חייבים לדחות את זה כי אין זמן. ולכן אין אפשרות אחרת להעביר תקציב עכשיו וזה ההסבר אליך, חבר הכנסת הרצנו אין אפשרות עכשיו להעביר תקציב מבחינה טכנית. ועל כן מבקשים דחייה של המועד שקבוע בחוק, כדי לאפשר לממשלה להציג תקציב לכנסת, לאשר אותו. ובכך למנוע מאזרחי ישראל בחירות, ובתקווה שיהיה תקציב טוב לאזרחי ישראל.

בכך שאתה מעכב את התקציב בעוד חודשיים, אתה גוזר דחייה של תוכניות חשובות במערכת החינוך.

מה שאתם עושים - - - מה אתה מציע? ללכת לבחירות?

מה שיש עתיד עושה היא אומרת בעצם: אם לא תעבירו תקציב עכשיו כשהיא יודעת שאי-אפשר להעביר תקציב היא אומרת ב-25 בחודש מכריזים על בחירות בישראל. נראה שזה דבר לא נכון ולא ראוי, לדעת כל אנשי הבית.

לאנשים תוכנית הילה?

ולכן אני מציע בהקשר הזה לדחות את הרוויזיה. ואני אעלה את זה להצבעה. מי בעד אישור

ירים את ידו.

מי נגד? ירים את ידו. 6. 6. מי נמנע? הצבעה לא נתקבלה. הרוויזיה לא התקבלה. הדיון יוקדם. תודה רבה. הישיבה נעולה.